אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

סדר-היום הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש מענק חד פעמי) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

אני מבקש להקריא ולהסביר.

"הגדרות 1 .בחוק זה, "בני זוג" כהגדרתם בחוק הבטחת הכנסה,